בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה, הנושא להיום המשך לימודי עברית באולפנים בצל משבר הקורונה. לקראת הדיון הנוכחי קיבלנו מענה והתייחסות של משרד הקליטה ולפיו עולה שמ-1 בספטמבר 19' עד 29 ביוני 2020 יש 6,232 בתי אב עולים חדשים שרלוונטיים לתקופה זו. במשרד החינוך התקבלו 760 פניות מעולים שהתחילו ללמוד באולפנים ומשך לימודיהם הוארך

לגבי ה-760 האלה אין פרטי תעודות זהות שלהם ולא ניתן לפלח ולאתר אותם כקבוצת זכאות להמשך סל קליטה. באולפנים הפרטיים, בשיטת השוברים, הוואוצ'רים, לא הייתה הארכה, מספר התלמידים בהם נמוך משמעותית בגלל היעדר תקציב, ממרץ עד סוף יוני השנה למדו בהם רק 284 עולים חדשים לעומת 610 בשנה קודמת באותה תקופה. לפי הבקשה המקורית של הוועדה הזכאות הייתה אמורה להיות רק למי

וקיבל הארכה ללימודי אולפן, בסך הכול 1,044 לומדים, 760 ועוד 284 בפרטיים, זכאים להארכת סל הקליטה. אך מדובר באפליה מסוימת, יש עולים שאם הייתה ניתנת להם האפשרות להאריך את לימודי האולפן היו בוחרים באפשרות הזאת, אם כך נכון הוא כן להציע הארכת התקופה לכל 6,232 בתי אב, למרות שזה בעיה מבחינה תקציבית. לא נראה לי שהדבר יהיה אפשרי, אז בוא נלך על מה שאפשרי ולא על מה שרצוי. משרד הקליטה מציע להאריך את תקופת הזכאות לסל הקליטה לכל העולים שעלו מ-1 בספטמבר 2019 ועד 29 ביוני 2020, ולא רק לעולים שהאריכו את לימודיהם באולפן. העלות התקציבית המוערכת הינה 43 מיליון שקל, העניין מצריך כנראה שינוי חקיקה. למה הגעת לזה שצריך שינוי חקיקה? זה מה שמשרד הקליטה אמרו. אני לא הצלחתי להבין גם,

למה צריך? הרי האוצר יכול להעביר לכם כסף ובזה נגמר הסיפור, לכם ולמשרד החינוך. אני רוצה לומר שאנחנו קיבלנו חוות דעת משפטית שהדבר הזה מחייב שינוי - - - אני רוצה להגיד לצורך הפרוטוקול שמאתמול אנחנו במשא ומתן עם משרד הקליטה להזמין את הלשכה המשפטית בגלל חוות הדעת שהם נתנו והם אמרו שבגלל התחייבויות קודמות הם לא מגיעים לדיון. של מי עורכי הדין, של משרד המשפטים או משרד הקליטה? לא, משרד המשפטים כאן,

זה מה שהם ענו גם בכתב, שיש להם התחייבויות קודמות.

בואו נגיע למצב קודם כל שיסכימו לתת לנו את התקציב, אחר כך נתווכח על איך עושים את זה,

נראה לי יותר הגיוני שלא נתווכח לפני שיש לנו בכלל על מה להתווכח. חברי הכנסת רוצים להתייחס בהתחלה? בבקשה. בקצרה. תודה רבה, אדוני היושב ראש. בכל השיחות המקדימות לגבי האולפנים אני מבין שהנושא בא לפתרון או שהוא יבוא לפתרון בקרוב. אגב, גם קיבלתי לא מעט מיילים מאולפנים ספציפיים על איכות ההוראה, שהיא הייתה טובה, שוב בהתאם לעדויות של אותם אנשים שכתבו לי את האי-מיילים האלה. מדובר באולפנים מסוימים בפתח תקווה, ברעננה,

מאידך גם קיבלתי אי-מיילים - - - זאת אומרת פותרים את זה באון ליין מה שנקרא. למידה בזום. זאת אומרת כנראה שהיו מורים טובים שגם ידעו להתאים את עצמם לתקופת הזום, גם עבור האוכלוסייה המבוגרת, קיבלו שבחים. מאידך גם קיבלתי אי-מיילים מחבר'ה יותר צעירים שקיבלו הנחיה בזום של שעה ביום, במקום חמש שעות לפי תקן, כשהייתה למידה מרחוק, שזה לא היה מספיק, אבל אני מאמין שגם זה ייפתר, תהיה להם אפשרות להאריך, להשלים את התקופה הזאת. דבר חשוב ביותר, אני גם מבין שיש עכשיו במשרד החינוך חשיבה לפתח את הכלים האלה להקניית שפה באמצעים דיגיטליים באמצעות שיטות הוראה חדשות, שזה גם בעבודה,

מאידך בנושא של סל הקליטה לדעתי הדבר החשוב ביותר, לנוכח המצוקה הכלכלית וגם לנוכח העובדה, אני מחבר את זה רגע לנוכח העובדה שהממשלה מתכוונת להאריך את תקופת הזכאות לאבטלה לכולם עד יוני ,021. בהשוואה לכסף הזה של האבטלה הארכת סל הקליטה, שזה דבר מינימלי, זה דברים קטנים. לכן צריך להקדיש פה מחשבה וצריך ל - - - יש כמה עניינים שביקשתי פגישה עם שר האוצר, אני מקווה שהשבוע או תחילת שבוע הבא אני אפגוש אותו ואז אני אוכל להתקדם בכל הדברים שאנחנו צריכים לסיים. אדוני היושב ראש, למשל בחוק שיעלה היום, חוק הפיצוי הכלכלי הענק הזה, אין שם שום סעיף שמתייחס לעולים חדשים וזה חוק של 50 מיליארד שקל. אז באותם 50 מיליארד שקל, 43 מיליון שקל להארכת סל קליטה,

זה סכום שהוא סביר ביותר ואין שום סיבה שהממשלה לא תקצה אותו. מי חבר ועדת כספים? אצלנו מיקי לוי. הכוונה מוועדת הקליטה, יש מישהו שהוא חבר? אלכס קושניר. אז אנחנו צריכים להגיש הסתייגות לחוק הזה. נתחיל בזה שנגיש הסתייגות ונתחיל להתווכח בוועדת הכספים על העניין הזה. מתי הדיון הזה? לא, זה עוד לא עלה במליאת הכנסת, למיטב ידיעתי. היום קריאה ראשונה. היום קריאה ראשונה, אחר כך ידונו בוועדת הכספים, אז אני לא יודעת אם היום - - - אז מחר הדיון. מתכוונים מחר להעביר את זה כבר בשנייה ושלישית. אז אנחנו ניערך. אתם חייבים היום אחרי הדיון, מחר, להתחיל לטפל בזה. אולי נוכל לעשות את זה במסגרת הזאת ונגמור עניין. זה הדבר שהוא הכי מתבקש, להכניס סעיף. אז אני חייב היום לדבר עם השר, לא בסוף השבוע. להכניס סעיף, שזה, שוב, יחסית פינטאס.

להכניס את זה כהסתייגות או תיקון במסגרת הוועדה. תיקון במסגרת הוועדה ואז זה לא ידרוש חקיקה נפרדת. טוב, בסדר.

אני מצטרף למה שחבר הכנסת קוז'ינוב אמר, שבאמת מבחינת לימודי עברית,

אנחנו מבינים שאנחנו סגורים אז את המצוקה הזאת אנחנו פתרנו. את העניין של הארכה של סל קליטה,

רואים שנדרש תקציב ואנחנו צריכים להילחם עבורו.

כי בסוף זה חיוני, זה חיים של אנשים וכמובן בגלל שהאריכו את דמי האבטלה עד לשנה הבאה צריך לראות גם פתרון אחרי שסל הקליטה ייגמר כי האנשים אלה,

לא ימצאו עבודה. הם יהיו בלי עבודה, ואז לראות איך במשך הזמן הזה, בפער הזה, איך הם משתלבים ומה הם עושים כאן במדינת ישראל.

תכיני לי הסתייגות, בדיוק על איזה סעיף להכין את ההסתייגות. אפשרי הדבר?

הכוונה היא למעשה לאפשר ל - - - שאנחנו נבקש את ה-48 מיליון אלה במסגרת התוכנית. 43. אני אדבר איתך על זה, אבל באופן עקרוני אין אפשרות להכניס בחוק ש-48 מיליון יועברו למשרד העלייה והקליטה, מה שכן אפשר זה או לתת להם זכאות לדמי אבטלה, או לחייב את השר לתקן במסגרת התיקון את חוק סל הקליטה ובתיקון עקיף ולחייב להמשיך את סל הקליטה - - - מה שאת חושבת. תכיני לי את זה, כי אני אצטרך גם להתווכח על זה ו - - - להכניס אותם באמת למעגל האבטלה ואז אנחנו פותרים את כל הסיפור של סל הקליטה.

מציעה. אולי נשמע את משרד העלייה והקליטה, אני מניחה שבתום קבלת סל הקליטה הם לא עומדים בקריטריונים לקבלת דמי אבטלה משום שאין להם את תקופת האכשרה הנדרשת. צריך לתקן את החוק, רק בעניין עולים חדשים.

צריך להחריג אותם. לכן צריך לכלול אותם באופן מפורש בחוק הביטוח הלאומי.

אתם מבינים? זה לחץ פוליטי פשוט.

אנחנו נבקש כל אחד שמהסיעה שלו שחברי ועדת הכספים - - - לא,

כן, נבוא לדיון.

את מכינה לי את זה? תכיני את שתי האופציות ואז אני קודם כל אגיש את ההסתייגות, שיהיה לנו הסתייגות כדי שאנחנו נהיה בדיון. ואם אני בישיבה אולי לא צריך הסתייגות גם.

מכיוון שמשרד הקליטה משלם את דמי התמיכה האלה, בתום תקופת סל הקליטה יש הרי דמי תמיכה - - - זה צריך דחוף, כי אם לא נעשה את זה היום אנחנו מאשרים את זה, מחר כבר, או אפילו היום הם יתחילו דיונים על זה,

מכיוון שמשרד הקליטה משלם את דמי הקיום המינימליים האלה על סך 2,400 לדעתי למשפחה, וזה הרבה יותר נמוך מדמי האבטלה הרגילים - - - זה כמו הבטחת הכנסה? זה אפילו פחות מהבטחת הכנסה, לדעתי, אבל פה תקציבית יש פה קיזוז, כי ברגע שנותנים למשפחות האלה את דמי האבטלה, מורידים להם את תקופת האכשרה של ביטוח לאומי, נותנים להם את האבטלה, אז התקציב של התמיכה של משרד הקליטה יחסית מתקזז ואז תקציבית זה מתאזן. בסדר, אנחנו נטפל בזה. יש לנו עכשיו יומיים להתעסק בזה כי עכשיו זה הזמן. ברגע שזה עובר שנייה ושלישית, אחר כך עוד פעם - - - לא, זה יותר קשה.

אנחנו נשמח לתמיכתך מול השר. לא, אני אדבר עם השר לפני, חשבתי השבוע,

אבל זה בסוף לא הובא על ידי הממשלה, זה רק היום. משרד הקליטה. איפה משרד הקליטה? ברשותך. אני רוצה לקבל איזה שהיא התייחסות לגבי ספקים חיצוניים שנותנים את המענה לאולפנים. יש לנו את האולפנים של משרד החינוך ואת האולפנים החיצוניים, הייתי רוצה שאנחנו, חברי הכנסת, נקבל איזה שהיא עמדה שלכם מול האולפנים האלה מבחינת היעילות שלהם והמקצועיות שלהם, עד כמה - - - היא אחראית על האולפנים במשרד החינוך.

אני מסתכל על משרד הקליטה,

יש לנו הרבה קילומטראז' ביחד. זה דבר אחד. דבר שני, אני באמת מצטרף לבקשה הזו של סל הקליטה, ודיברתי גם אתמול בישיבת סיעה שלנו, העליתי את הנושא הזה וביקשו ממני להעלות את זה גם פה בוועדת הקליטה ואני שמח שאנדרי - - - לא, זה אומר שהחבר'ה שלך יצטרכו להצביע בעד ההסתייגות שלנו.

אם לא יאשרו לנו את זה בתיקונים בוועדה, אם לא יצביעו, אם לא ילחצו לא יהיה. אם האוצר יסכים אז אין בכלל בעיה, אבל אם לא,

סביר להניח שזה לא יקרה. יש את אייל מהאוצר. אתה רוצה את אייל מדן?

קודם כל בואו נשמע, ניתן להם את ה הם עבדו על זה,

בבקשה, משרד הקליטה. דגנית סנקר. גם היא בבידוד? עד היום, ממחר אני אבוא פיזית. קודם כל אני רואה שעשיתם עבודה, גם התייחסתם לבקשות שלנו וגם בינתיים עשיתם עבודה וגם עכשיו מבחינת העבודה הזאת. אנחנו לא נלך על כלל העולים שעלו, אנחנו נלך רק על אלה שיש להם בעיה כרגע, שזה 1,000 איש בערך, העלות התקציבית זה 48 מיליון שקל. על זה כרגע נלך. כל אלה שעלו עכשיו, שהם נמצאים בתהליך של לימודים,

אם יהיו בעיות בעוד כמה חודשים אז אנחנו ניכנס לעניין הזה. רגע, 6,232 בתי אב. לא, לא נלך על זה כרגע.

43 זה 6,000 בתי אב. 6,000 איש זה תקציב - - - 43 מיליון. זה מה שאני אומר. לא, על ה-1,000 זה 48 מיליון. לא, תסתכל בשורה האחרונה פה. כבוד היושב ראש, אני אשמח להתייחס למה זה לא יכול להיות רק ה-760 הללו. אם אתה רוצה שאני אסביר, גם רוית שם ויכולה להסביר, אבל אנחנו בהחלט יכולים להסביר למה חייבים ללכת על כל ה-6,300 בתי אב האלה ולא על חלקים מתוכם כי הסיפור של האולפנים, מי שכן האריך או מי שלא האריך, או מי שהסכים להשתתף בהארכה - - - אם זה עד 1,000 כמה זה? אלה שעוד כמה חודשים יצטרכו - - - דגנית, רגע, את שומעת אותנו? אני רוצה כמה שאלות לפני שאת מדברת. קודם כל תתייחסי למה אנחנו צריכים כרגע את כל ה-6,000

שלגבי רק 1,000 איש יש כרגע בעיה. לגבי כל ה-6,000 תהיה בעיה, אבל אולי בעוד מספר חודשים. זה דבר ראשון. דבר שני, מה העלות התקציבית רק של ה-1,000? זה 43 מיליון לחלק לשש? מה זה 1,000? אני רוצה להבין, אין לי 1,000 במסמך שאני העברתי. 760 ועוד 284, זה ה-1,000. לא שמעת את הפתיחה שלי? יש 1,044 לומדים שיש איתם כרגע איזה שהיא בעיה מסוימת בנושא של הארכת ה - - - הם אלה שביקשו להאריך. אלה שביקשו להאריך, זה ה-1,044 אנשים.

זה 760. בוא נגיד למה שאני לא אלחם כרגע על זה במקום על כל החבילה? להעביר רק חלק מהחבילה זה קל יותר. בעוד כמה חודשים, אם תהיה בעיה, אם תהיה בעיה בגלל הקורונה עם שאר האנשים בנושא הזה של האולפנים, אז אנחנו נטפל בזה גם כן. אפשר לטפל בזה באותו רגע, לא צריכים מראש כבר להגיד: תנו לי תקציב,

אולי יאריכו את המועד. כי מי שלא מאריכים לו את המועד אז אין בעיה. אם אני מסתכל, 43 מיליון לחלק לשש, כמה זה? אתם, הרוסים, אלופים במתמטיקה. שמונה מיליון. שמונה מיליון זה קל לי מאוד לסיים את זה. 43 מיליון גם קל, אבל יותר קשה. תסבירי לנו את העניין הזה. אז אני אנסה להסביר, וברשותך, אנחנו גם התבקשנו להגיד מילה בדיון הקודם על אולפני חו"ל. אני מזכירה לכם שזה עלה, אני לא רואה שם את חברת הכנסת מיכל וונש, היא העלתה את זה בפעם הקודמת - - - היא תגיע. אנחנו הכנו יחד עם 'אופק ישראלי', שגם נמצאים כאן, סרטון ממש קצרצר של אולפני חו"ל שאני אשמח להראות אותו, אבל לפני זה אני אתייחס למה שביקשת. אנחנו סבורים שאי אפשר להגיד רק מי שהסכים להאריך את האולפן שלו לו אנחנו נשלם, ומדוע? ראשית כי לא כולם נמצאים בתוך אותה תקופה בתווך הזה של הלימוד. יש כאלה שגמרו חודש, יש כאלה שגמרו שבועיים לפני, והכי חשוב, יש כאלה שלא ידעו, הם יגידו: תקשיבו, כשאתם שאלתם אותי אם אני מוכן להאריך אני אמרתי לא, כי היה בוער לי, כי ידעתי שאני אקבל רק 2,400 שקל, לו הייתי יודע שהסכום יהיה סכום של סל קליטה מלא הרי שהחלטתי הייתה שונה לחלוטין. לכן מטעמים באמת של אחידות ושל שוויוניות אנחנו סבורים שזה לא לגיטימי להגיד רק ל-760 הללו.

אני פותחת סוגריים ואומרת שכרגע משרד החינוך, שנמצאים שם ונוכחים, אפשר לשמוע גם אותם, לא יודעים גם לדייק את ה-760 הללו מבחינת תעודות זהות, אבל אנחנו חושבים שזה פתרון שהוא פתרון שעלול לייצר אפליה כלפי אוכלוסיות אחרות שהן גם נמצאות בתוך הסל הזה.

הבנתי את המסר.

אני רוצה, כבוד היושב ראש, אם אפשר סרטון קצר על אולפני חו"ל בטרם אני אתייחס גם לאולפנים הפרטיים כמו שהתבקשתי בפעם השלישית.

עד עכשיו קיבלנו מצגת לא בזום. לא, הסרטון אצלכם, תעלו אותו רגע.

עד שהוא עולה אני בינתיים אגיד שיש לנו גם אולפנים משותפים ביחד עם נתיב, של 500 שעות, זה נקרא 'מכינה 555', אם חבר הכנסת קושניר נמצא שם, אני לא רואה אותו, אבל הוא היה אחד מהיוזמים של הסרטון. לא,

הסרטון מתייחס רק לאולפנים באזור שמוקמים על ידי 'אופק ישראלי' ביחד עם ההסתדרות הציונית העולמית וגם עם הסוכנות במרחב חמ"ע, ואני חושבת שכדאי שנבין איך אנחנו רואים את כל הרצף הזה, איך אנחנו רואים את אולפני חו"ל מתחברים לאולפנים של משרד החינוך ומתחברים לאולפנים הפרטיים, מתחברים לאולפנים תעסוקתיים. אנחנו אמנם הצגנו את זה כשהשרה הציגה, כבוד היושב ראש, אבל חשבתי שאין טוב ממראה עיניים של האנשים, לראות רגע מה הם עוברים בחו"ל, מה אנחנו מציעים, באיזה ארצות ובאיזה היקפים. אני מקווה שהסרטון יעלה תיכף. תמשיכו,

אז אתה רוצה שבינתיים אני אתייחס לאולפנים הפרטיים? כן, תתייחסי. אני רק אומר ככה, זו בעצם הפעם השלישית שאנחנו מעלים פה את נושא האולפנים הפרטיים ואני אזכיר בקצרה משהו שאמרתי גם בפעמים הקודמות, אנחנו אוהבים את המסלול הזה, אנחנו מאמינים בו, המשרד יזם אותו והמשרד ישמח מאוד להפעיל אותו. אנחנו אפשרנו לכל מי שיכול היה וקיבל אישור של המשרד, גם בהיעדר תקציב אישרנו לכולם, כולם קיבלו אס.אמ.אסים, גם האנשים שפגה הזכאות שלהם במרץ נתנו להם עוד חודשיים גרייס בזכות הקורונה ללכת ולהירשם באולפנים הפרטיים. אני רואה את כל המשתתפים, אז אני רואה גם אנשי אולפנים פרטיים.

אנחנו לא נותנים הפניות חדשות עד שלא יהיה לנו תקציב נוסף, עד שלא יינתנו העודפים.

עד שזה לא יקרה פשוט אין לנו אפשרות תקציבית להיענות לזה.

למי ששאל על האיכות שלהם, אחד מחברי הכנסת - - - חבר הכנסת טייב. כן, אנחנו מאמינים במוצר הזה, אנחנו חושבים שהוא נכון. הנה אני רואה שכבר עולה הסרטון אז אני אדומם.

אני לא חושב שאנחנו צריכים לנהל את הדיונים התקציביים בצורה כזאת בדרך עקיפה, אלא באופן ישיר, שהדרישות יעברו אלינו בצורה מסודרת ונעשה עליהם דיון. זה לא מקובל עליי. אתם תיכנסו לדיון הזה עכשיו במסגרת הדיון בוועדת הכספים מחר, אנחנו לא מוכנים - - - אנחנו נשמח לדון בזה.

אנחנו לא מוכנים אנחנו מדברים, אם אתם חושבים שלא,

אתם לא אומרים כלום ועכשיו אתה מורח אותי, אתה אומר לי שזה יהיה בדיונים כאלה ואחרים. זה לא מקובל עלינו, הנושא הזה הוא מאוד מאוד חשוב, ככה אנחנו רואים את זה, גם משרד הקליטה רואה את זה ככה, אז עם כל הכבוד למשרד האוצר אתם צריכים לשרת את המערכת ולא ההיפך. זה לא מקובל עליי ואני מודיע לך שאנחנו נגיש הסתייגות בוועדת הכספים לחוק הזה אם אתם לא תלכו לקראתנו. זה לא יכול להיות, אני מוכן לקבל את העמדה שלך,

אז הם צריכים להעלות את סל הקליטה, או זה או זה. אם זה עושה לך בעיות רוחב,

אין לנו בעיה, לא נלחמים על מה שלא צריך להילחם, אבל תעשו את זה דרך סל הקליטה. אני קיבלתי את המסמך הזה.

זה לא הגיע אלינו באופן ישיר דרך המשרד, קיבלנו את המסמך הזה מראש הוועדה שלכם.

זה לא הגיע כדרישה למשרד האוצר, בגלל זה קצת קשה לי להתייחס. אייל, דיברנו איתך על זה. אם אתה יכול, מכיוון שהנושא הזה עולה לדיון אולי היום בלילה, הנושא הזה בוועדה, אני מבקש ממך לבדוק את זה עם ראש אגף התקציבים ולחזור אלינו בעניין הזה לפני שאנחנו עושים צעדים שאני לא רוצה לעשות. האמת, לא מקובל שהקואליציה תגיש הסתייגויות ודברים מהסוג הזה ואין לי גם עניין בזה, אני מוכן לקבל את העמדה שלא דמי אבטלה,

נלך על העניין השני, מקובל, אם זה עושה להם בעיות אז - - - תיקון חוק סל קליטה. תיקון חוק סל קליטה, אבל במסגרת ההסתייגות הזאת.

מקובל, אנחנו נלך איתך לפי מה שאתה רוצה. אבל אתה מצד שני תבדוק לנו את העניין בדחיפות ותחזור אלינו, בסדר? זה מה שאני מבקש, לא יותר מזה. אני יכול לבדוק את העניין, אבל אני אומר עוד פעם, יש פה בעיה נקודתית של 760 איש - - - לא, זה 7,000 איש.

שכן קיבלו בסופו של דבר את האולפנים, אולי לא ב - - - לא,

אתה טועה. וכבר היום יש בתוך הכלים שניתנים להם עוד תקופה שהם יכולים לקבל סיוע דרך - - - איזה סיוע? בוא תפרט לנו איזה סיוע, על מה מדובר? לא, אתה לא מבין על מה אתה מדבר עכשיו, אייל.

איזה סיוע הם יכולים לקבל? יש סיוע של הבטחת הכנסה שניתן דרך משרד הקליטה. אני אומר, הנושא הזה, צריכים לדון בו, יש לזה עלות תקציבית,

אני לא בטוח ש - - - דמי הקיום האלה זה לא כסף. מדובר ב-2,400 שקל. איך הם יחיו מזה? אייל, משפחה עם ילד, דמי קיום 2,400 שקל. האם ניתן להתקיים מהכסף הזה כרגע כשהם לא יכולים למצוא עבודה, טכנית ופיזית?

אז אני לא אומר - - - אתה לא מתייחס לנתונים הנכונים, אנחנו מדברים - - - אני אומר שזה נושא שאנחנו צריכים לדון בו ביחד עם משרד הקליטה. שנייה, תעצור רגע, בבקשה. שניכם ביחד לא יכולים לדבר. אנחנו מדברים על שתי חלופות, או הארכת סל קליטה ל-7,000 בתי אב, שזה בערך 8,000 איש. לא, אבל גם, רק אם הם צריכים את זה. רבותיי, תקשיבו, הבדיקה של היישום זה משרד הקליטה והאוצר. אם אותו חניך בעוד חודשיים-שלושה, הוא לא צריך את ההארכה אז הוא לא יקבל אותה. לא, אני לא מדבר לא, לא, לא. הוא סיים את האולפן, אין בעיה. זאת אומרת אתה נותן פה סכום גלובלי, אבל היישום שלו תלוי בכם. אתם תבדקו פרטנית אחד אחד. זה לא אומר שזה יעלה 43 מיליון, יכול להיות שזה יעלה 32, יכול להיות שזה יעלה 28 - - - אנחנו מדברים על המסגרת.

לא נעשה כל פעם תיקון חקיקה, כל פעם תביאו, נעשה תיקון, בשביל מה? הרי זה תהליך מורכב, אז בואו נכניס את זה לעניין הזה והיישום ייקבע על ידי משרד הקליטה ועל ידיכם,

ומשרד החינוך כמובן. כי בסוף מי שמצא עבודה בסדר. אבל זה רק מסגרת תקציבית, זה הכול, היישום תלוי בכם, לא בנו. לכן אין עם זה בעיה,

ההוצאה היא בשליטה של משרדי הממשלה. ולגבי השלכות רוחב, אם כבר דמי אבטלה, יושב ראש הוועדה אמר שהוא מוכן לוותר - - - אם יש לזה השלכות רוחב אני לא - - - אבל מה השלכות הרוחב? כשאתה מדבר על תקופת האכשרה לאותם אנשים שלא צברו חצי שנת ותק, ואנחנו מדברים על 7,000 איש - - - לא, יש הרבה מאוד אנשים. יש הרבה מאוד אנשים שלא צברו תקופת אכשרה ולא מבוטחים באבטלה. אבל אפשר להחריג. לעולים יש סטטוס מיוחד. כמו שהעולים שמגיעים ומקבלים מביטוח לאומי קצבת זקנה, הם חריגים, החריגו אותם בגלל שהם לא עבדו, אותו דבר אפשר להכניס גם את העולים החדשים האלה. אל תספרו לנו על השלכות רוחב, כי אלה אנשים שהם באמת חריגים. יש מאפיינים ייחודיים לעולים חדשים, אפשר לאבחן אותם ביחס ליתר האוכלוסיות, פשוט צריך לבדוק מה הקריטריונים, זה הכול. יש עוד אוכלוסיות שיכולות ליפול בנושא הזה, סתם דוגמה שאני חושב עכשיו זה חיילים משוחררים, שגם לא יכלו לצבור את תקופת האכשרה.

אין לי בעיה - - - אז גם בנושא הזה, יש פה השלכות לעוד אוכלוסיות.

אבל אני הולך איתך על זה בתנאי שאתה הולך איתי גם כן,

אני יכול לבדוק את זה, אני מבטיח שאני אבדוק את זה ואנחנו נדבר גם עם משרד הקליטה ונחזור לוועדה. לך איתי על זה, אני אלך איתך גם. אני אדבר עם מרידור גם כן היום על זה, אני מוכן לעזור גם,

טוב, אז הבנו אחד את השני? אבל היום צריכים תשובה. היום תשובה.

רגע, מה אתה רוצה ממנו?

אני רוצה שידבר עם מרידור על העניין הזה של להכניס את ה-43 מיליון לתוך החוק הזה בלי צורך בהסתייגויות וכו'. אם הם יבקשו את זה אז זה ייכנס כתיקון על פי החלטת ועדה כשהם קוראים את החוק, אין שום בעיה. אם אנחנו נדע על זה אז אנחנו נלך על מה שהוא מבקש, על הנושא של סל קליטה. ואני אומר, היישום תלוי בכם, זה לא אומר שאתה הולך להוציא מחר בבוקר את הכסף, זו מסגרת גלובלית בתקציב ל-6,000 איש האלה.

מחכה לתשובה שלך. בדיוק מיכל ביקשה לדעת מה העדכון. רגע, אני בודק כמה פעמים היא אומרת ביום את ההשתלבות,

את רוצה שנשמע עוד פעם את האולפנים? אבל אנחנו מכירים את הבעיה. חשוב לה, אווה אביטבול. אווה, שלום, בקצרה בבקשה. כן, בסדר, בקצרה. בהמשך לוועדה שהתקיימה בשבוע שעבר, וגם ממה שדגנית אמרה, אני כן רוצה להדגיש שנכון להיום יש עולים שעדיין לא מקבלים מענה כי פשוט לא מתאים להם ללמוד באולפן מדינה, מכל מיני סיבות שחוזרות כל הזמן על עצמן, אנשים שמחפשים קורס ערב, אנשים שמחפשים מסגרת קטנה, בדרך כלל מדובר באנשים בגיל 60 פלוס שזקוקים למסגרת קטנה כדי ללמוד וגם אנשים עם קשיי למידה, ועכשיו בכלל בתקופת הקורונה שהם חוששים להגיע לכיתות גדולות. יש גם סיבה שלישית, האולפנים המדיניים לא תמיד מציעים את הרמה הספציפית שהם מבקשים, מעל רמה ג', בערים ספציפיות שאין מספיק ביקוש, ולכן העולים האלה פונים אלינו. אז אני כן רוצה להגיד שזה נכון שכל מי שהספיק לקבל אישור זכאות יכול להיכנס לכיתה, אבל לצערנו המצב הזה הוא כבר ארבעה חודשים ללא אפשרות להפנות עולים לאישור זכאות. אני רוצה שוב להגיד ש'אולפן שלי' חולל מהפכה בהוראת השפה העברית בדיוק בגלל הסיבות האלה והיום הוא הפתרון היחיד שיכול לתת מענה לכלל העולים.

שוב, אני יודעת שמשרד הקליטה מאוד תומך בתוכנית הזו ואני רוצה להגיד שזו אחת התוכניות הכי מוצלחות של משרד הקליטה, אנחנו גאים להיות שותפים של - - - יש 34 ספקים,

אבל צריך להבין שמאחורי זה יש חברות שהן במצוקה כבר ארבעה חודשים, שהן תלויות רק בפרויקט הזה של משרד הקליטה, יש עולים שנמצאים במצוקה ואני רוצה להזכיר שלפני הקורונה גם היו בעיות תקציביות, בכלל לא הייתה ממשלה, אבל תמיד משרד הקליטה הצליחה איכשהו למצוא פתרונות כדי כן לחדש את הלימודים. זה הגיע למצב שבו אנחנו מקפיאים את הפעילות וההקפאה של התקציב היא פשוט סכנה ומצוקה לעולים החדשים. אנחנו מדברים גם על גל עלייה מאוד משמעותי בשנתיים הבאות ואני רוצה גם להסביר שהתוכנית הזו הוקמה בשנת 2015 ו-2016 כאשר הגיעה גם עלייה גדולה כדי לתת אפשרות לתת את המענה. סליחה, איפה אנחנו נמצאים? למה אנחנו מחכים? אני כבר לא יכולה לשמוע את התשובה שמחכים לתקציב עודפים ממשרד האוצר. אני בעצמי עולה חדשה, עליתי לארץ לפני 20 שנה ואני כבר מעל 15 שנים עובדת בתחום העלייה והקליטה ואף פעם לא הייתי במצב שבו אין לי תשובה לתת לעולים החדשים שכולם הם אוכלוסייה חלשה, שעזבו הכול, שמקימים הכול מאפס היום והם מבקשים רק ללמוד עברית. למה אנחנו מחכים? אני מבקשת עכשיו ממשרד הקליטה שימצא פתרון אחר עד שמשרד האוצר ייתן תשובה סופית ויחדש תקציב קבוע, שימצא פתרון אחר כדי להמשיך את הפעילות. אווה, תודה רבה.

שמענו אותך טוב מאוד, תודה רבה. אני רוצה שרוית תתייחס, כי זה לא נכון - - - לא משנה. לא, אבל זה משנה. יש לה אינטרס כי זה העסק שלה. אני מבינה, כבוד היושב ראש,

ברשותך אני מבטיחה להיות קצרה ועניינית.

אבל זה נכון שיש בעיה,

אין בעיה, אבל התמונה שמוצגת היא תמונה שהיא לא מדויקת וקצת מעוותת ואני אדייק את זה. כשנאמר על הכיתות שהן גדולות, אנחנו הקטנו את הכיתות, אנחנו נותנים מענה לכיתות ערב, אנחנו נותנים מענה לרמות מאוד גבוהות. כידוע לכולם אנחנו באולפנים נותנים כיתות לרופאים,

טרמינולוגיה לרופאים וטרמינולוגיה לאחיות. אז הדברים שנאמרו פה לא מדויקים ולא נכונים, מערך האולפנים במשרד החינוך נותן מענה - - - אתם נותנים מענה גם בשעות הערב? אנחנו נותנים מענה גם בשעות הערב, אנחנו נותנים מענה ראוי. אם יש מקומות נקודתיים אבל אי אפשר לעוות את כל התמונה ולהציג אותה באור לא נכון.

אבל הם כאילו משלימים אתכם. בסדר גמור, אין בעיה שישלימו אותנו, אבל צריך להציג את הדברים כהווייתם. בסדר, אין בעיה, הגנת על המשרד. אוה כהן מקעליטה, צרפתים. מה זה, עמותה? קליטה, אדוני היושב ראש.

קליטה. שלום לכולם, שלום ליושב ראש, שלום חברי הוועדה.

ראש תחום תעסוקה בארגון הגג לעולי צרפת, ארגון קעליטה. אני רוצה להצטרף רגע למה שאווה מ'אולפן שלי' אמרה, אבל לא רק, אני רוצה לדבר על נושא אחר, שלנו הוא בוער וזה סוגיית האולפנים התעסוקתיים. זה לא סוד, האוכלוסייה שלנו לא מוצאת את עצמה באולפנים של המדינה וזה לא אומר דבר על אולפני המדינה, אנחנו מפנים המון אנשים לאולפני המדינה של משרד החינוך, או אפילו של רשויות מקומיות, כי אנחנו מאמינים, בדיוק כמוכם, שאין מנוס ללמוד את השפה העברית ובוודאי ובוודאי כשאנחנו מדברים על תעסוקה, שזה שלב א'-ב' לקראת תעסוקה. אבל האנשים שלנו לא מוצאים את עצמם באולפנים הללו. אני חושבת שצריך לדבר בכנות על ייחוד אוכלוסייה שהיא לא מתמידה ולא מגיעה ואנחנו לא אחת, כמגזר שלישי, ארגנו קבוצות, אני לא אגיד אורגניות, כי בסוף לומדים רק עברית וזה בעברית, אבל בסוף כן ראינו נוכחות מלאה והשתתפות מלאה בסיום קורס והגעה לשפה העברית דרך אותם אולפנים פרטיים, בדגש על 'אולפן שלי' שנתן מענה מאוד מתאים לאוכלוסייה שלנו. אני רוצה להתייחס לאולפנים התעסוקתיים. כיום אנחנו, לפחות בקעליטה, עושים מאמץ עצום להחזיר את האנשים לשוק העבודה. האתגר הוא כפול, הם עולים חדשים, זה לא חדש לאף אחד שזה הרבה יותר קשה להם, אבל גם בצל הקורונה זה כמעט בלתי אפשרי, ובכל זאת אנחנו כארגון עושים פה השמות סביב השעון, וזה בגלל קשר מעסיקים מאוד עמוק שאנחנו מנהלים, כדי להחזיר את האנשים לשוק העבודה הישראלי. אני שמה דגש, לא מדובר פה בעבודה של קול סנטר או כל מה שקשור לעבודה בצרפתית,

הרעיון הוא לשים אותם בשוק הישראלי. אנחנו עושים את זה הרבה עם הכנה שנקראת אולפנים תעסוקתיים, זו מסגרת יחסית קצרה שבה אנחנו נותנים כלים מאוד עמוקים לאותו עולה, שיש לו רמת עברית יותר מבסיסית, סביב ג', ככה, ואנחנו נותנים לו את הכלים כדי להיות מסוגל להתמודד על משרה, להגיע לריאיון עבודה, להיות מוכן וזו פשוט נוסחה שעובדת. כרגע אנחנו לוקחים את זה על עצמנו, המגזר השלישי משלם את זה, אנחנו פותחים כאלה מסגרות שהן במימון הארגון שלנו ואנחנו לא גובים כסף מהעולים כי אנחנו רוצים בסוף להחזיר אותם לשוק העבודה ובעצם כרגע אין לנו פתרון כי האנשים שלנו לא הולכים למה שהמדינה מציעה. אנחנו מקדמים את זה, אנחנו מאמינים בזה, זה פשוט לא עובד. אנחנו צריכים את האופציה הפרטית פה. אני רק רוצה לשאול אותך שאלה אחת, למה קהילת עולי צרפת, את אומרת שהם לא מתאימים לאולפנים של משרד החינוך, למה הם דורשים את האולפנים הפרטיים? זו שאלה מורכבת, היא נדונה לא אחת וצריך לדבר פה על הבדלים של תרבות, על פערים של תרבות. אפילו אנחנו, העולים הוותיקים, בהסתכלות שלנו על הדור החדש של העולים, כשאני אומרת חדש זה בעשור האחרון, אנחנו בטח לא מוצאים איזה שהוא מכנה משותף, אבל בתרבות הצרפתית סוגיית העטיפה המאוד אישית, סוגיית הקהילתיות, צריך להבין שהקהילה היהודית בצרפת היא חיה על קהילתיות, זאת אומרת כשאתה מגיע לכאן כעולה ואומרים לך: לא, עכשיו תתערבב, הם לא יודעים לעשות את זה, גם כשזה לטובתם, והם פשוט לא מגיעים ופשוט לא לומדים. אז אתה אומר אוקיי, לא אכפת להם, הם לא מתמידים ואפשר להגיד הרבה דברים ואנחנו יודעים לשים לעצמנו מראה כמו שצריך, אבל בסוף צריך להסתכל על השורה התחתונה והשורה התחתונה היא שכשאנחנו עושים להם מסגרות קטנות הם מגיעים, וכשהם לומדים ומגיעים אנחנו מצליחים לשבץ אותם בעבודה. בסוף המספרים מדברים בעד עצמם, זאת אומרת בסוף זה כן מצליח ובדרך אחרת.

מה התשובה שלכם לעניין הזה שקהילת יהודי צרפת רוצים את המסגרות הקטנות?

התשובה שלנו היא שיש מקומות שאנחנו אכן נותנים להם, כבוד היושב ראש, ואם יש מקרה ספציפי אפשר להביא אותו לפתחנו ונבחן אותו, אבל אנחנו קולטים - - - אבל האם זה נכון מה שהיא אומרת, שהדרישה שם היא כזאת? אנחנו מודעים לזה שהם באמת מעדיפים כיתות קטנות ולכן אנחנו מגלים את הגמישות. אנחנו נותנים מענה, יש לנו כיתות רבות. אז אתם פוגעים בקהילה הצרפתית.

אנחנו נותנים מענה בהתאם לביקוש. איך אתם נותנים מענה? הרי אין תקציב לזה, אתם לא יכולים לתת מענה. בדרך כלל אתם נותנים מענה, אבל היום לא. כבוד היושב ראש, אני ממשרד החינוך, יש לנו תקציב לזה. משרד החינוך כן נותן, רק צריך לבנות איזה שהיא תוכנית. לא, עד עכשיו הם נתנו,

לחדשים הם לא נותנים. לא לחדשים, אני מדבר על מה שהיה.

עזוב מה שהיה, אנחנו מדברים על הבעיה של עכשיו. באופן רגיל הם נותנים, אין ויכוח על זה.

אבל הבקשה צריכה להיות אם באמת לתת להם את האופציה לבנות קבוצות קטנות יותר אם זו הבעיה,

אנחנו מבצעים את זה באופן שוטף, יש לנו כיתות קטנות. אני מדברת ממשרד החינוך, יש לנו כיתות קטנות ואנחנו נותנים מענה בהתאם לצורך בשטח. אתם רוצים שאני אענה? אני רוצה רגע להבין, היועצת המשפטית אומרת לי שבהצעת החוק שבאה לדיון היום ומחר הם כן מעבירים את העודפים. יש התייחסות לעודפים, ראיתי בתזכיר החוק,

לשמוע את ההתייחסות של אייל מהאוצר בעניין הזה. תעבירי לנו אותו חזרה. אדוני היושב ראש, אם אני יכולה רגע? אייל, אנחנו צריכים אותך לעוד שאלה. בהצעת החוק הזאת של משק המדינה שאתם מביאים את זה היום ומחר, יש התייחסות לעודפים שם או אין? אני לא מכיר התייחסות לעודפים בהצעה הזאת, אני אבדוק. אז מתי אתם מתכוונים להתייחס לעודפים? כמו שהתייחסתי בישיבה הקודמת של הוועדה, שהתקיימה בערד, העודפים יינתנו רק לאחר גיבוש התקציב וההחלטה על המסגרות. רק אחרי גיבוש תקציב המדינה ל-2020. אבל העודפים הם של 19', הם לא של 20'. נכון, אבל בעצם מה שאמרתי גם בפעם הקודמת זה אם מעבירים את העודפים לפני - - - זה נבלע. לא, זה לא נבלע, בעצם אתה כובל את ידיה של הממשלה להחליט על סדרי עדיפויות שלה בתקציב. בגלל זה רוצים להעביר את התקציב, להחליט על סדרי העדיפויות במסגרת התקציב ואז להעביר את העודפים במקום שעכשיו יועברו העודפים וייצאו, המשרדים ייַצרו התחייבויות שיכבלו את הממשלה להחליט על סדרי העדיפויות שלה.

אתה מוכן לבדוק את ה אולי להעביר בעודפים רק איזה שהוא סכום קטן שיילך לאולפנים הפרטיים לצורך עולי צרפת? לגבי האולפנים הפרטיים - - - זה לא רק עולי צרפת. אני יכול להגיד שכן יש כוונה במסגרת התוכנית הכלכלית להקצות חלק מהסכום לנושא הזה, הדבר הזה נידון כרגע מול משרד הקליטה וצריך להיסגר היום או מחר. אדוני היושב ראש, אני יכולה לומר משהו? אני יכולה להגיב, בבקשה?

מבקשת רשות להתפרץ, בבקשה. אולי נכין גם הסתייגות על זה, על הנושא של התקציב לאולפנים הפרטיים? למה אני צריך להמתין?

אדוני היושב ראש, זה מתקשר למה שדיברנו עליו אתמול. לדעתי זה לא ב - - - זה לא במסגרת החוק הזאת? אני יכולה לבדוק את זה. אני יכולה לומר משהו?

את לא היית, אז אני נותנת לך עכשיו, אין בעיה. אני מתנצלת, הייתי בוועדה למעמד האישה, אני רצה בין ועדות.

את לא צריכה להתנצל, זה בסדר גמור.

אני חושבת שזה נוגע למה שדיברנו בקצרה אתמול, אני חושבת שחייבים פה תוכנית הוליסטית. אנחנו צופים גל עלייה של רבע מיליון אנשים, לכולם תהיה עבודה, בכל האולפנים יש צורך. ואני רוצה לומר בהקשר של השאלה שנשאלה פה לגבי העדפה לאולפנים קטנים,

צריך להבין שזה חלק מדרך לבניית קהילה, דיברנו על מה גורם להשתלבות נכונה, נכון? הנושא הזה, חשוב מאוד להבין אותו כיוון שהאולפן הוא חלק מהתהליך של ההשתלבות תוך כדי בניית קהילה באמת של אנשים שגם עוברים את התהליך וגם עברו. זאת אומרת אתה מסתכל עכשיו דרך הפריזמה של דוברי צרפתית, אבל הרי מי שמלמדות הן בעצמן עולות חדשות לשעבר וגם זה הופך להיות מעין קבוצת תמיכה. זה לא כי האולפנים האחרים אינם טובים, הם ראויים והם נכונים והם חשובים, ואני חושבת שיש פה מקום מאוד גדול לשילוב כוחות כיוון שיהיה מקום לכולם, גם לאולפנים התעסוקתיים, שייעשו בצורה מסוימת, וגם לאולפנים שיש להם בעצם יעד אחר, שהוא בעצם בניית קהילה, הגודל שלהם משליך על התחושה הזאת. שיתוף הפעולה הזה בצורה הוליסטית, אני שוב מדברת על ההזדמנות שבצד הקורונה, גם האפשרות שהאולפנים האלה יתקיימו באמצעים טכנולוגיים, למי שצריכים את זה, שפתאום יש לנו את ההנגשה של זה והנה ההזדמנות שלצד המשבר, גם שהם יוכלו להתקיים עוד במדינת המקור, עוד לפני שהם מגיעים ארצה. יש פה כל כך הרבה דברים שאני חושבת שלהסתכל רק דרך פריזמה של מקרה אחד תהיה טעות שלנו, אני חושבת שחייבים להסתכל על זה במשהו מתכלל ולהסתכל על התקציב בצורה רחבה ולא ספציפית. ואני רוצה להוסיף, כבוד היושב ראש, שבאולפן נתניה יש לנו כיתות מלאות ויש שם מעל 1,000 לומדים מצרפת, מרוצים. לדעתי יש ממתינים בתור.

את תהיי איתנו הרבה בוועדה הזו. בשמחה רבה. אז לא צריך כבוד היושב ראש, בלי כבוד היושב ראש. אפשר להגיב, בבקשה? כן, בבקשה. אני רק רציתי לומר שבעצם מי שמשתתף באולפנים הפרטיים במסלול השוברים יכול לעשות זאת אחרי אולפן של משרד החינוך, לפני אולפן של משרד החינוך, כך שיש פה באמת, כפי שאמרת, גברתי, מיכל, שילוב ידיים, ובאמת יש אנשים שלא מוצאים את עצמם, לא בהכרח צרפתים, לפעמים גם - - - ברור, זה ברור. יש אנשים שמוצאים את עצמם - - - ברור שצריך את זה לכולם, אבל יש איזה שהיא בעיה קהילתית של עולי צרפת,

אולי זה לא נכון, זה מה שהוצג לנו בכל זאת.

מסתכלים אנחנו רואים, גם באולפנים הפרטיים וגם באולפני משרד החינוך, יוצאי צרפת כאלה וכאלה. מה שכן מאוד מאוד חשוב, אני מצטרפת לדבריה של דגנית, שמאוד מאוד חשוב שנוכל לתת מענה לעולים במסלול השוברים כדי שעוד אנשים יוכלו למצוא פתרון לנושא של השפה העברית שכל כך חשוב. תודה רבה. דגנית,

אני רק אגיד בקצרה, אחרי דבריה של סגניתי,

אנחנו לא נוכל לאפשר לתת רק לצרפתים או רק לזה, אני מקווה שזה ברור. זה ברור. לא, זה בעיה ספציפית.

והאמירה השנייה, שאתה בוודאי יודע, כי זה דובר וגם הוצג, אני עונה פה לחברת הכנסת מיכל שאנחנו עובדים על תוכנית הוליסטית והיא אפילו הוצגה בקווים ראשוניים לשר האוצר על ידי שרת העלייה והקליטה פנינה תמנו-שטה, וכבוד היושב ראש, אני מניחה שגם אתה חשוף אליה ומכיר אותה ולכן אני מסכימה שהתוכנית צריכה להיות גם רבת שנים וגם רחבת תחומים. אולי נוכל להביא את התוכנית הזאת - - - מישהו

נתחיל לעבוד, בוא נלך להתחיל לעבוד להביא להם את הכסף. יש לנו היומיים האלה לטפל בבעיה, או בדרך של מלחמה בוועדת הכספים, או בדרך טובה מה שנקרא.

אולי אפשר להביא את התוכנית הזאת איפשהו לוועדה, או להנגיש לנו אותה כדי שנדע מה - - - לא,

אבל עכשיו יש לנו משימה ליומיים האלה, מה יהיה אחר כך? נראה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:30.